בוקר טוב. אני מבין שהנושא, לא יודע למה, מושך תשומת לב ומושך אמוציות. היום כ"ח באדר התשפ"ג. גלעד, בוקר טוב. ראשית, צוהריים, ושנית,